בוקר טוב לכולם, היום יום שני ט"ו באייר תשפ"ב, ה- 16 במאי 2022 למניינם, ואנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות הבוקר בנושא דוח משרד הבריאות על מעורבותם של צוותי רפואה בפרשת ילדי תימן המזרח